אנחנו נפתח בנאומים בני דקה. שימו לב שלאחר מכן יש גם הצעת חוק לדיון מוקדם, מי שיהיה מעוניין להישאר ולהצביע. אני מפעיל את ההצבעה על מנת שאנשים יוכלו להירשם לנאומים בני דקה. בבקשה, ההרשמה החלה. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', תפתחי בבקשה היום את הנאומים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, כמה מילים על נחמה ריבלין, רעיית הנשיא, הרי היא, בצניעותה, לא אהבה להיקרא האישה הראשונה, שאיבדנו היום. נאמר וייאמר עוד רבות על האישה המופלאה, הצנועה, מלאת החום והחמלה, אבל אני רוצה להעלות כאן את דמותה הייחודית והשפעתה בכל מה שקשור לאהבת הטבע והסביבה. אני זוכרת שבפוסט שהעלתה המליצה

חודש סיוון, ונאמר בתורה: "ביום הזה באו מדבר סיני". אומר רש"י: ביום הזה, בראש חודש, ממש היום.

שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו". התורה שלנו היא

כפי שאתה רואה לנכון, אבל חופש דת זה גם האפשרות שלי לקיים את אמונתי. לפני חמש שנים, במרץ 2014, קיבלה הממשלה החלטה, החלטה מס' 1526. זאת הייתה החלטה שבאה ואומרת שאסור להדיר נשים. לא סתם אסור להדיר נשים, הממשלה הטילה על השרים השונים, על שר העבודה, על שר הבריאות, על הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, לדאוג לכך שלא תהיה הדרת נשים. והינה, אתמול אנחנו שמענו, אני לא בטוחה שזה נכון, אבל כך נכתב, שנחתם הסכם קואליציוני עם החרדים שמחייב את הממשלה להעביר בחוק הדרת נשים והפרדת נשים וגברים. חברי אייכלר, אני מקווה שזה לא נכון, אבל אתה יודע מה? לפעמים צועקים הרבה פעמים "זאב", ובסוף כשהזאב בא,

לאפשר למי שרוצה לקיים אירועים בהפרדה, שאף אחד לא יאסור את זה כמו היועצת המשפטית,

אין הסכם. אז כאן יהיה לנו ויכוח. אני חושבת שצריך לאסור הדרת נשים. אני לא אבוא אליך למאה שערים וגם לא לנטורי קרתא, לא אבוא ואחייב שלא תפרידו, אבל אני לא ארצה שאתה תבוא לבית ספר בפתח תקווה ותחייב אותו להפריד נשים. אז אני מאמינה, חברי ישראל אייכלר וחבריי בש"ס, אני הוכחתי בעיריית הרצליה איך אפשר לחיות ביחד. אני חושבת שגם אנחנו יכולים להוכיח, כל עוד נדע לשמור על חופש דת. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איתן גינזבורג. אדוני היושב-ראש, כקודמיי, גם אני רוצה להשתתף בצערו של נשיא המדינה במותה של אשתו, פטירתה, גב' נחמה, שהייתה גם אישה מיוחדת ודאגה לצורכיהם של אנשים עם מוגבלויות. אני חייב גם להגיד שהנשיא, זה שבעצם מאחד את העם, אולי זה גם קשור לימינו, "ויחן ישראל נגד ההר" בחג השבועות, הוא דואג תמיד לאחד. אבל יש לי הכרת הטוב גדולה אליו, באותו זמן שמור אבי שכב בבית החולים הוא תמיד היה מתקשר,

דורש בשלומו. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לקבל עוד דבר טוב, ואולי הדבר הטוב שאנחנו נקבל בשביל אשת הנשיא, שעכשיו לא כל אחד יטיח בשני, אלא אולי כל אחד יקבל לשתוק בעת הזאת ולא לדבר, לפחות היום, וכולנו נתאחד עם זכרה של אשת הנשיא. שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת להב הרצנו. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני כמובן מצטרף לתנחומים שנשלחו מכאן לנשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ולמשפחתו. היום הלכה לעולמה נחמה ריבלין, רעיית נשיא המדינה, והידיעה על פטירתה של נחמה גרמה לכולם לעצור לרגע משגרת היום ולהתלכד במחשבה על אישה אצילה ומיוחדת, אישה נדיבה, מאחדת, ממלכתית ויקרה, שהרוב לא הכירו אותה באופן אישי, אבל למרות זאת היא הייתה מוערכת כל כך בחברה הישראלית. נחמה פעלה רבות למען המדינה ולמען הציבור בישראל, היא עסקה בנושאים שנוגעים לחיים עצמם: בקידום ילדים עם צרכים מיוחדים ובטיפול בהם, בדאגה ובקידום השמירה על הסביבה,

בתרבות ובאומנות. לאורך השנים בלטו האישיות המיוחדת של נחמה. הצניעות שלה, הפשטות שלה, הפשטות שבה, הישירות שלה, הם אלה שכבשו את אזרחי המדינה, הם אלה שסימלו את כל מה שיפה, ואולי אפילו את מה שחסר היום בציבוריות הישראלית. נחמה תמיד ידעה לומר את דעתה, לדבר בגובה העיניים, ולא נמנעה מלומר דברים נוקבים וישירים, אולם נועם הליכותיה והכבוד שרחשה גם לאלה שלא הסכימו עימה היו הכוח שאִפשר להאזין לדברים שלה ולקבל אותם גם אם לא להסכים להם. חשבתי שראוי שדווקא במשכן הכנסת, הבית שבו נדונות מחלוקות של החברה הישראלית, נעצור לרגע ונוקיר ונזכור את נחמה ריבלין, זכרה לברכה, האישה הראשונה המופלאה של מדינת ישראל. יהי זכרה ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אני רוצה להקדיש את הדקה שלי לזכרה של נחמה ריבלין, שהלכה היום לעולמה. נחמה הייתה מלאה באור ואהבה, והייתה בעיניי בבואה מרהיבה של החברה הישראלית, של ישראל היפה. מרהיבה, בזכות הצניעות שהפגינה ויישמה בכל דבר שעשתה, בזכות ההתעקשות שלה להמשיך להיות כאחת האדם ולראות דווקא את אלה שקל מאוד לפספס.

היום בגלי צה"ל את ההתרגשות בקולה כשהיא סיפרה על גינת הירק הקהילתית שפתחה במשכן נשיאי ישראל, ויותר מכך, על המוני הילדים שהגיעו למשכן לעזור לה עם הגידולים. מרהיבה, בזכות רוחב הלב שלה והפעילות שלה למען האחר בחברה, למען אימהות שכולות ויתומי צה"ל, למען ילדים עם צרכים מיוחדים בכלל וילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בפרט, למען נפגעות תקיפה מינית. עבור הצעירים שלא זכו להכיר את נחמה ריבלין באופן אישי, רוחב ליבה, צניעותה ואמונה ברוח האדם ימשיכו לשמש כמצפן ערכי וכמקור גדול של השראה. נדמה לי שזכרה של נחמה ריבלין מחייב אותנו להיות טובים יותר אחד לשני, בדיוק כפי שהקפידה נחמה ליישם. יהי זכרה ברוך. תודה רבה לחבר הכנסת הרצנו.

סיימנו את הפרק של נאומים בני דקה. אנחנו נעבור לחקיקה. היום אנחנו נביא לדיון מוקדם את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, של חבר הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. וינמק את הצעת החוק חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני רוצה להצטרף לניחומים לנשיא המדינה בפטירת רעייתו נחמה, עליה השלום. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. בהחלט אבדה גדולה, קודם כול לנשיא עצמו. הגמרא אומרת: "אין אישה מתה אלא לבעלה". מי שמרגיש הכי הרבה את החיסרון אלו בני זוג שחיים יחד, אז בן הזוג שנשאר בחיים מרגיש את החיסרון הכי גדול באובדן רעייתו. והנשיא, אנחנו שולחים לך תנחומים. עם ישראל כולו אבל על אישה אצילה ומיוחדת. מונחת לפניכם לאישור הכנסת בקריאה הטרומית הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019. זוהי הצעת חוק פרטית שהוגשה בהסכמה רחבה של כל סיעות הבית, ומטרתה לאפשר את קיום הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים. כידוע לכולכם, לפני פחות משבוע אושר חוק הפיזור של הכנסת העשרים-ואחת, ונקבע בו שהכנסת תתפזר כחודש בלבד לאחר כינוסה והבחירות לכנסת העשרים-ושתיים יתקיימו בי"ז באלול התשע"ט, 17 בספטמבר 2019. סמיכות הזמנים הרבה בין שתי מערכות הבחירות מעלה קשיים מינהליים ולוגיסטיים מורכבים בהיבטים שונים של ניהול הבחירות, ומחייבת אותנו לקבוע הוראות מיוחדות שיאפשרו לוועדת הבחירות לקיים את הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים במועד שנקבע להן. מדובר בהוראות שעה שיחולו על מערכת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים בלבד, ועיקריהן הם קביעה מזורזת של תקציב עבור מערכת הבחירות, מתן תמריץ הולם לעובדים שיתגייסו לעבודה בוועדות הבחירות, קביעת הוראות מקילות בתחום המכרזים, וקביעת איזון ראוי בין צורכי הרשויות הציבוריות לבין צורכי ועדות הבחירות באשר להעסקת עובדי מערכת הבחירות שעבודתם הקבועה היא ברשויות הציבוריות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית בנוסח שבפניכם.

תודה רבה לחבר הכנסת בן צור. אני מבין שהצעת החוק הוגשה על דעת, בהסכמה של סיעות הבית, ואנחנו נצביע על ההצעה. נצביע על העברת החוק לוועדה המסדרת, והיא תקבע לאיזה ועדה החוק הזה יעבור לדיון. זאת אומרת שפעולת ההצבעה שלנו עכשיו היא להעביר את הצעת החוק לוועדה המסדרת. זה בעצם אישור טרומי של הצעת החוק. אז אנחנו מצביעים על אישור טרומי להצעת החוק הזאת, ולהחליט שהנושא יעבור לוועדה המסדרת לקביעת ועדה שתדון בחוק. תודה רבה. מי שרוצה להצביע, מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, לוועדה שתקבע הוועדה המסדרת נתקבלה. 11 חברי כנסת הצביעו בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות),

והיא עוברת לוועדה המסדרת לקביעת ועדה שתדון בהצעה. אנחנו נכריז עכשיו על הפסקה,

בבקשה. (הישיבה נפסקה בשעה

כבוד השר, כבוד חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה, ומזמין את השר יובל שטייניץ למסור הודעת ממשלה כבר עכשיו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני מקריא את הודעת הממשלה, גם אני רוצה להשתתף ולהעביר את תנחומיי לנשיא ריבלין ולכל משפחת ריבלין הרחבה על מותה של הרעיה נחמה אישה חכמה, ישרה וצנועה מאוד. יהי זכרה ברוך. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להודיע, בשם הממשלה:

בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התש"סא 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, החליט ראש הממשלה להעביר מכהונתם בממשלה את השרים המפורטים להלן: השר נפתלי בנט, המכתב בדבר הפסקת כהונתו נמסר ב-2 ביוני בשעה 15:30, השרה איילת שקד, המכתב נמסר לשרה גם כן ב-2 ביוני בשעה 15:30. כהונתם בממשלה נפסקה ביום 4 ביוני, וזאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו נמסר לידיהם כתב ההעברה מכהונתם. כמתחייב מסעיף 22(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, הודיע ראש הממשלה לחברי הממשלה על כוונתו להעביר את השרים מכהונתם.

בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה, נפסקה כהונתו של חבר הכנסת מאיר פרוש כסגן שר במשרד החינוך ביום 4 ביוני, במועד שבו נפסקה כהונתו של השר נפתלי בנט בתפקיד שר החינוך. כמו כן, אתה מככב פה, אדוני.

סליחה, חבר הכנסת פרוש. זאת ההזדמנות שלו להיות סגן שר, אולי. התבלבלתי לרגע, כן.

אתה לא יכול להשאיר אותו ככה. בסך הכול אני זוכה להיות סגן יושב-ראש כאשר מכתירים את מאיר פרוש לסגן שר החינוך.

השר שטייניץ, זה מה שנקרא: נגעת, נסעת. אני מוכן, גם אותו, אבל ראש הממשלה ממנה,

אני מתכבד להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לאשר את מינויו, על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר החינוך, של חבר הכנסת מאיר פרוש לתפקיד סגן השר במשרד החינוך. חבר הכנסת פרוש ייכנס לתפקידו כסגן השר במשרד החינוך מרגע מסירת הודעה זו. לאחר שפתחתי בתנחומים למשפחת ריבלין, לנשיא ריבלין ולמשפחת ריבלין על מותה של נחמה, אני רוצה גם לגנות. אני חושב שכל אדם באשר הוא אדם צריך לגנות את ההתבטאות החמורה ואת איוויי המוות מטעם אחד האומנים או המוזיקאים שלנו, אני אפילו לא רוצה לנקוב בשמו, כלפי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. עם כל המחלוקות וכל חילוקי הדעות, התבטאויות מהסוג הזה הן פשוט רעל למדינת ישראל ולעם ישראל. כדאי שדברים כאלה מבישים לא יחזרו על עצמם בעתיד.

כן, כבר אמרו מזמן שמילים יכולות להרוג. קיבלנו את הודעת הממשלה בדבר מינויו של סגן השר מאיר פרוש. אני רוצה לאחל לו הצלחה. אנחנו נעבור להודעה על הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019. יציג את ההצעה חבר הכנסת יואב בן צור, בשם יושב-ראש הוועדה המסדרת, ואחר כך נקיים על זה הצבעה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, גם אני מצטרף לדבריו של השר שטייניץ בדבר גינוי של דברים שלא נאמרים, אבל צריך להגיד לרעיית ראש הממשלה שזה סגולה לחיים, כשמישהו אומר דברים כאלה. שה' יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים ובריאות איתנה.

הוועדה המסדרת קבעה כי הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, פ/554/21, תועבר לדיון בוועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת לשם הכנתה לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. להלן הצעת הוועדה המסדרת בדבר הקמת הוועדה האמורה: שם הוועדה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, פ/554/21. סמכויות הוועדה, הוועדה תכין לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, פ/554/21. הרכב הוועדה, הוועדה תהיה בת 15 חברי כנסת: לסיעת הליכוד חמישה חברים, דוד ביטן, אופיר כץ,

אתי עטייה ושלמה קרעי; לסיעת ש"ס חבר אחד, משה ארבל, לסיעת יהדות התורה חבר אחד, יצחק פינדרוס, לסיעת איחוד מפלגות הימין חבר אחד, אופיר סופר, לסיעת כחול לבן שלושה חברים, פנינה תמנו, צבי האוזר ואסף זמיר, לסיעת חד"ש-תע"ל חבר אחד, אוסאמה סעדי, לסיעת ישראל ביתנו חבר אחד, עודד פורר, לסיעת מרצ חבר אחד, אילן גילאון, לסיעת רע"מ-בל"ד חבר אחד, אנטאנס שחאדה. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת דוד ביטן. אבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו.

תודה רבה לחבר הכנסת בן צור. אנחנו ניגשים להצבעה לאישור הודעת חבר הכנסת בן צור על הקמת הוועדה המיוחדת וחבריה. הצבעה, בבקשה.

מי נמנע? הצעת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט 2019, נתקבלה.